אנחנו אחרי לילות עמוסים. אני פותח את ישיבת הוועדה בהצעה לסדר היום בנושא: ״פינוי תושבי שכונות בתל אביב יפו״ של חברי הכנסת יצחק

תראו, יש שתי הצעות חוק ראשונות שהגשתי כשנבחרתי לכנסת לפני ארבע שנים, האחת הייתה בנושא המאבק בתאונות עבודה והשנייה הייתה בנושא של פיצוי, שבזמנו

זאת אחת מהסיבות, אני מסכים על זה לחלוטין,

מי שלא הרגיש ולא חווה כזה דבר מעולם, אז ודאי שם קשה לו לקבל החלטות נכונות בעניין

אני אומרת לכם חד משמעית,

שאנחנו לא ננוח עד שנדע שמצאו עבורכם את הפתרון ההולם ביותר.

אני

לא איכפת, כאילו שמדובר בחפצים או בעציצים. מדובר בבני אדם שגרים שם שנים. עופר, אתה מספר על האיש שישב ומירר בבכי מול בית הכנסת

נתחיל מפסק דין של בג״ץ משנת 2017, בו נפסק שיש לעצור את הפינויים עד להגעה לפתרון חקיקתי בנושא. אמת, או

בשכונת כפר שלם יש כבר אבדות בנפש. אל תפריע לי.

בג״ץ החליט על פינוי בית כנסת בשכונת גבעת

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהוסיף שאמנם אני לא חבר

ומלבד ההזדהות איתכם, הייתי רוצה להגיד לך אדוני היושב ראש, שאני כמובן אשמח להשתתף גם בדיונים הבאים שיתקיימו בנושא

אבל למשל במקרה של כפר שלם התשובה נמצאת אצל רמ״י. רגע, קטי, שנייה. אני אף פעם לא רגועה, הלוואי. אני רק רוצה להגיד לך שישבתי לידה במליאה והיו לי אטמים מיוחדים לאוזן ימין.

דווקא בשנת 2023 הקרקע בוערת? הרי הם יכלו להגיע איתנו להסדר כבר 1,000 פעמים, אבל הם משקרים. אני רוצה להגיד לכם שנוסף על כך,

עירייה צריכה בסוף לקחת את האינטרס הציבורי של התושבים שלה, חלק מהאינטרס הציבורי הוא באמת שיהיו גם הכנסות לעירייה, אבל זה לא יכול להיות על חשבון האזרחים, כי המטרה הסופית היא

בסדר, אני מקבל את זה,

מצפה,

שתצא הנחייה לזרועות הביצוע של הדברים הללו, אם זה עיריית תל אביב, אם זה משטרה או אם זה בתי המשפט, אני לא יודע, שתאמר שיש הליך כזה

אל תטעי את האנשים ואל תטעי את הוועדה. זו הייתה אדמת מנהל במקור והיא מסרה אותה לעיריית תל אביב,

מאיזה תוקף היא מסרה את זה לעיריית תל אביב?

כי יש כאן אי הבנה קטנה.

היא באה לתושבים כמוני ואומרת להם שהשטח מופקע והוא בבעלות העירייה ממזמן, אבל רגע קודם לכן השטח היה ברכבת הקלה והרכבת הקלה פתרה אותי מפינוי. אז איך אנשים

יש לי פה צו של רמ״י, לפינוי של אדם תוך 19 יום,

אז אני מבקש שתעשו את הבחינה הזאת.

אדוני היושב ראש, בוא אני אסביר לך. העירייה זקוקה לחמישה דונם.

בערך שלושה דונם מתוכם היו פנויים וללא אנשים, חלקם משנות 2000+ ואותם פינינו מהאנשים שהיו שם,

אבל תוכנית הארגזים, למי שלא יודע, מתעלה על המאבקים האחרים גם בהיקף,

אם לא די בחידלון הזה,

פניתי פעמיים לשר השיכון הקודם, חבר הכנסת זאב אלקין,

לקדם את התוכנית ללא תוספת תשלום ועד היום לא קיבלתי מענה

יונים ובנהלים כדי לאפשר את ההסדרה ואת רכישת הבעלות על ידי הבעלים שגרים ביפו. אני רוצה לחזור לנקודה שממנה התחלתי, אנחנו ביפו מדברים ספציפית על מה שנקרא נכסי

שמעתי אותך - - - אז אני רק אסכם בשני משפטים וסיימתי. אוקיי, בשני משפטים. אז כמובן שהייתי רוצה שתינתן ותיבחן פה ההחלטה על עיכוב פינויים באופן גורף בכל מה שקשור

לי קוראים ציון אריה ואני משכונת גבעת עמל. בקצרה. אני לא אכניס אותך עכשיו לכל מה שקרה ולאופן בו זרקו אותנו לכביש. אנחנו הגענו להסכמות, במתווה שבנינו ביחד עם חברי

אני רוצה להמשיך - - אין בעיה, יש לך עשר דקות. - - עם הצעות קונקרטיות שאני רוצה רק לבקש מהוועדה לבחון. אנחנו רוצים לבקש שיהיו מנגנוני הידברות שקופים,

אז תגידו את שלכם ואז נסכם בקווים כללים

אני חושב שחסרה חקיקה בעניין הזה,

להגדרה של מה הם גבולות

בנוסף, אני פונה למשרד המשפטים, כן, אתם. זה התפקיד שלכם, אני רוצה לקיים איזה שהוא דיון של ועדה בין משרדית, עם הרשויות הממשלתיות והמשרדים הממשלתיים,

אתה רוצה להגיד משהו?